חברי הכנסת, בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, 6 ביולי, י"ד בתמוז תש"ף. ישיבה מס' 32 למושב זה. אני מבקש להתחיל בסעיף ב' בסדר-היום, ברשותכם. לפני שאתה מתחיל, אדוני, בסעיף ב'. לא יכול להיות מצב שאני אקבל את סדר-היום בשעה עשר וחצי בלילה. אני לא מבין, הכול בשלוף? אני חדש בוועדה, פעם ראשונה שאני מגיע לוועדה. ברוך הבא. תודה רבה. שולחים סדר-יום בשעות נורמליות. אם לא הייתי מסתכל בשעה עשר וחצי בלילה על הטלפון שלי, לא הייתי יודע מה סדר-היום של הוועדה.

אני מבקש ממך אני גר רחוק, שלוש שעות מכאן לקבל את סדר-היום בשעות נורמליות. זה לא קשור למקום שבו אתה מתגורר. קבענו את הישיבה הזאת בשעה עשר וחצי בבוקר, לא בשמונה בבוקר. לא לערבב דבר שלא קשור. אני מקבל את ההערה, זה לא קשור למקום שבו אתה גר. צריך להיות סדר-יום מסודר בשעה נורמלית.

סדר-יום לא מגיע ביונת דואר למקום שבו אתה גר. לא הכול בשלוף, כמו שמתרחש היום. תודה על ההערה וברוך הבא לוועדה. קולך נשמע ברמה. תודה. אנחנו עוברים לבקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות חוק והקדמת דיון בהצעת חוק ממוזגת לפני קריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק לקליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש),

מימוש כספי הפיקדון בשל נגיף הקורונה). יושב-ראש ועדת הקליטה, חבר הכנסת ביטן, בבקשה.

הקליטה והתפוצות): אנחנו סיימנו את העבודה בוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית וגם החלטנו על איחוד ומיזוג עם הצעות החוק הפרטיות. אנחנו מבקשים גם לאשר לנו את המיזוג, על מנת שנוכל לסיים את זה היום, וגם לקבל פטור מחובת הנחה מסיבה פשוטה בעידן הקורונה ומה שקורה היום, החיילים יוכלו למשוך את הכסף שהוחלט עליו בחוק לכל מטרה.

הקליטה והתפוצות): וכמה שיותר מהר עדיף. מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס? לא. לאשר כמה שיותר מהר.

מי בעד מיזוג ההצעות והקדמת הדיון, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד נגד, אין נמנעים, אין בקשת יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות למיזוג הצעות חוק והקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת, לפני הקריאה השנייה והשלישית,

הבקשה עברה פה אחד וכל חברי הוועדה אישרו. תודה רבה על העבודה הטובה של יושב-ראש ועדת הקליטה וחברי הוועדה בכלל. יישר כוח. א. המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת אנחנו עוברים לסעיף א' בסדר-היום: המלצה בדבר מינוי סגן ליושב-ראש הכנסת. בחודש מאי ביטלנו את ההגבלה על מספר סגנים ליושב-ראש הכנסת. באותה ישיבה מונו שמונה סגנים, על אף שקבענו בהסכמים שיהיו תשעה סגנים, והיה סיכום שיהיה סגן נוסף לסיעת יהדות התורה. רק בסוף השבוע האחרון הם העבירו לנו את שם המועמד מטעמם ועל כן אנחנו מתכנסים כדי להמליץ למליאה לבחור בחבר הכנסת אליהו ברוכי כסגן ליושב-ראש הכנסת עד ליום 1 בינואר 2021, לפי בקשת סיעת יהדות התורה. נמצא פה יושב-ראש הסיעה שמאשר,

את הבקשה הזאת. הסיעה ציינה במכתבה כי בתום כהונתו ב-1 בינואר 2021, יחליף אותו חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני אומר את זה לפרוטוקול, בלבד, וזה לא חלק מההחלטה כמובן. יצטרכו לבחור אותו בנפרד בוועדה בבוא היום. אני מעלה להצבעה המלצה למליאה לבחור באליהו ברוכי לכהן כסגן יושב-ראש הכנסת עד ה-1 בינואר 2021. עד ה-1 בינואר,

כן, בדרך כלל זה כולל. מי בעד? מי נגד?

אין נמנעים, אין ההמלצה למנות את חבר הכנסת אליהו ברוכי לסגן יושב-ראש הכנסת נתקבלה. הינה גפני, בא לברך.

הייתה פה שאלה האם זה עד ה-1 בינואר כולל, או עד ה-31 בדצמבר? אני צריך לשאול את יושב-ראש הסיעה. כשיושב-ראש ועדת הכספים נמצא אני עובר לדום. עד ה-1 בינואר, כולל. תודה רבה וברכות לחבר הכנסת ברוכי. אני מקבל שגם המליאה תבחר בך ושלא תיפול שגגה תחת ידך. תודה רבה לכבוד היושב-ראש ולחברי הוועדה. יש פה שורה של סגנים, בעבר ובהווה, שיכולים לתת לך עצות טובות.

בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום התש"ף-2020 (מ/1336), בקשת יושב-ראש ועדת החוקה,

2. הצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335), בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. נעבור לסעיף ג' בסדר-היום. יש בקשת יושבי-ראש ועדות להקדמת דיון לפני הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק לתיקון וקיום תוקפן של תקנות שעת חירום. הצבענו והייתה

כן, יש גם אנשים רעבים במדינת ישראל. זה לא חארטה, זה דבר אמיתי. אני חושב שוועדת הכנסת יש לה הכוח והיכולת לגרום לממשלה להבין שאם היא רוצה לקדם נושאים שפוגעים בזכויות האזרחים, היא צריכה קודם כל להראות לנו שיש לה מדיניות ברורה למלחמה בקורונה, שיש לה מדיניות ברורה לעזרה כלכלית לכל אזרחי מדינת ישראל, וכן שהפגיעה שהיא עושה בדמוקרטיה הישראלית היא כל כך מידתית והיא רק אחרי שיש מדיניות בנושא הבריאותי של הקורונה, רק אחרי שמגיע כסף לחשבון הבנק של אזרחי מדינת ישראל, רק אז מעיזה ברעד הממשלה להביא לכנסת בקשה שתצר את הזכויות ואת החופש של אזרחי מדינת ישראל.

לוועדת הכנסת יש הכוח לגרום לממשלה לעשות ככה, ולדעתי זאת החובה שלה. זאת לא רק זכות, זאת חובה שלה לפעול ככה ולכן אני מבקש דיון מחדש בנושא הזה, כחלק מאותו תהליך. אני מנסה להבין את מה שאמרת. הדיון מחדש הוא להקדמת הדיון, אבל הקדמת הדיון מתייתרת. אנחנו יכולים להצביע נגד הקדמת הדיון. טוב. בואו נצביע על הרוויזיה. מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו. הצבעה בעד הרוויזיה 2 נגד, 5 נמנעים, אין הרוויזיה לא התקבלה. הרוויזיה לא התקבלה. בן אדם רוצה היתר בנייה, לא תיתן לו בגלל שאתה רוצה לדפוק את הממשלה? זאת אכיפה בקורונה. חברים, יש לנו בקשה של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדים דיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה נגיף הקורונה החדש). תנמק חברת הכנסת טלי פלוסקוב, חברת הוועדה. אדוני, אנחנו שוב חוזרים לאותן הצעות חוק, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שמיטיבות עם הציבור ומוסיפות לו כסף. כרגע אנחנו מדברים על הארכת תוקף דמי אבטלה, ואני חייבת להגיד לכם שיושב-ראש הוועדה נמצא גם עכשיו בדיון עם האוצר כדי להאריך את זה לתקופה יותר ארוכה. כרגע אנחנו מדברים על ה-15 באוגוסט וייתכן אני רוצה להיות זהירה שזה יתארך עוד. כל הזמן אנחנו מדברים על סוג של יציבות, ודאות, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע. לכן אנחנו מבקשים בקשה לפטור מחובת הנחה.

חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אם אני לא טועה, ראש הממשלה אמר שכל ההסדרים יהיו עד סוף השנה,

הוא מדבר על נושאים שהוא יציג לנו, ונאנחנו מדברים על נושא קטן מכול התוכנית. זאת בדיוק הסיבה לכך שיושב-ראש הוועדה יגיע עם הבשורה לוועדה ונאשר את זה היום. אחרי הדיון הזה אני הולכת לוועדה ושם אנחנו נסגור את התקופה. אנחנו מקווים שראש הממשלה יעמוד במילה שלו ויאריך את זה עד סוף התקופה, ואנשים יהיה להם אופק כלכלי לפחות. חבר הכנסת אלעזר שטרן, כרגע שההצעה שהוצגה היא 15 באוגוסט ואני אומרת שאנחנו מדברים על הארכה נוספת. כרגע אני לא יכולה להגדיר תאריך מסוים כי הדיון מתקיים עכשיו. אחרי הישיבה הזאת אני רצה לשם. כל הזמן אנחנו מתכנסים פה ועושים עוד חודש, עוד חודש ועוד חודש. בכך אנחנו תורמים שני דברים: 1. לאי הוודאות. 2. לסתם עבודה שלנו. אם ראש הממשלה אמר את זה, אם אפשר לעזור לאנשים ביצירת סוג של אופק - - - אתה מוזמן לדיון. תבוא ותגיד שם את כל הדברים.

אני מזכיר לך שאנחנו בוועדת הכנסת ואנחנו דנים בהקדמת הדיון. אני יודע, אני יודע. זאת אמירה נכונה וטובה שצריכה להיאמר בוועדת העבודה והרווחה, שדנה בדמי האבטלה. שם אולי יחליטו להאריך לא עד אוגוסט אלא עד אוקטובר. אם אני כבר ברשות דיבור, שאלה לא נכון יותר שנפרסם מראש את המועמד לסגן יושב-ראש הכנסת?

אני מקבל אתמול בלילה את סדר-היום, אני רואה שכתוב: בחירת סגן יושב-ראש. להבדיל ממה שעכשיו נאמר על דיון שמתקיים בוועדות אחרות, זה המקום שמתקיים בו.

בפעם הבאה גם נפרט. יושב-ראש הוועדה התכוון לתת לנו לנחש ורצו כמה ניחושים. התקשרתי לרומן: מי הסגן הנוסף? רומן התקשר לעודד. חבר הכנסת טופורובסקי שלח לי הודעה וקיבל מייד תשובה. פשוט, בלי שום ניחושים. אין לי את מספר הטלפון שלך. ליושב-ראש הסיעה שלך, עודד פורר, מכיוון שלמדנו משפטים ביחד, הוא יכול מייד - - - מי בעד הקדמת הדיון בנושא שהציגה חברת הכנסת פלוסקוב, ירים את ידו. הצבעה בעד הבקשה פה אחד נגד,

אין בקשת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי התש"ף-2020 (מ/1335), נתקבלה. הבקשה התקבלה.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש),

לפני הקריאה הראשונה סעיף אחרון בסדר-היום

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש).

בבקשה,

כי כשאתה נמצא בזום בהיוועדות חזותית, אתה יכול להכניס הרבה מאוד אנשים לתוך הדבר הזה. הייתי חבר ועדה 25 שנה. אני רק 16. אני אומר שכמזמינים מבקשים ומתנגדים, זה פתוח לציבור. דיונים אחרים לא. אני הייתי חבר ועדה והכול היה פתוח.

היא לא סודית, היא סגורה. מתקנים אותי שזה גם על ישיבות ועדה, לא רק על התנגדויות והיתרים. זה גם על ישיבות ועדה? כלומר, כל הישיבה יכולה להיות בזום?

אני מדגיש, זה מוגבל לשלושה חודשים בכל פעם לפי המצב. שר הפנים יכול להאריך את צו החירום. בזום אתה יכול לראות כשאדם נכנס. השאלה היא האם אפשר לראות תוכניות וכולי. מה המצב

עד עכשיו היו ישיבות פרונטליות. אנחנו מבקשים כרגע לעשות את זה בצו של שר הפנים לשלושה חודשים בכל פעם, עד שנה מקסימום בעקבות המצב. אנשים מחכים להיתרי בנייה. לא מתכנסים?

בכל מקום עצרו לחודש, עצרו לחודשיים. אתה יודע כמה אנשים מחכים בתור. עצרו לזה, ההוא היה חולה, זה לא הגיע וכולי. להתיר במקרים שאפשר, לא בשוטף. לפחות שתהיה האפשרות.

מישהו רוצה להתייחס?

מי בעד הקדמת הדיון? הצבעה בעד בקשת הממשלה פה אחד נגד, נמנעים, אין בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה,